אני מחדש את הדיונים בוועדה, אנחנו בפניות תקציביות. יש לנו פנייה של משרד התקשורת - 107,108. הבקשה התקציבית נועדה לתקצב סך של 16,550 אלפי ₪ בהוצאה עבור תקצוב מערכת פיקוח ואכיפה לאומית לניטור הספקטרום האלקטרו מגנטי ועבור שירותי ייעוץ כלכלי והנדסי לבניית מודל תמחור לרשת האינטרס הביתית ותמיכה בשידורים קהילתיים. יש פה חלוקה לשתי תכניות. תכנית 391101 פעילות משרד התקשורת, שם עיקר הכסף 15,050 אלפי ₪, ותכנית 391105 המועצה לשידורי כבלים ולווין, שם יש 1,500 אלפי ₪. מה זה הספקטרום אלקטרו מגנטי? משרד התקשורת אחראי על הקצאת ספקטרום התדרים במדינת ישראל. על מנת לאכוף שבאמת כל אחד עושה שימוש בתחומים שהוקצו לו, הוא צריך מערכת פיקוח שיודעת לזהות שימושים חריגים בתחומי התדר שלא הוקצו להם. איפה הפריסה נמצאת? אתם פורסים את זה? לא, זו מערכת ניטור. הם הולכים לעשות את זה בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון. הם הולכים להתבסס על תשתית ביטחונית קיימת שעושה את זה היום מחוץ לגבולות המדינה. היא תופנה לתוך גבולות המדינה, כדי לאפשר זיהוי של שיבושים שמפריעים לרשת הסלולר, שמפריעים לרשתות אלחוטיות אחרות. מה זה שידורים קהילתיים? זאת תמיכה שמועברת לטלוויזיה הקהילתית שהמשרד מבצע. סליחה על הבורות, אבל מה זה טלוויזיה קהילתית? הפקות שמתבצעות במתנ"סים הקהילתיים ברחבי הארץ - לרוב שידורים של גמלאים. משרד התקשורת עושה את זה? משרד התקשורת תומך בעמותה שמפעילה את זה. זה יוצא בקול קורא?

כמה תקציב יש לזה? לרוב מיליון וחצי. אם תוכלו רק לשלוח לנו את הפריסה של זה, איפה זה נמצא יותר, איפה העמותות האלו עובדות בנושא הזה. פנייה מספר 107,108

הצבעה הפנייה אושרה.